אנחנו בדיונים מרתונים של חוק ההסדרים. על חלק מהחוקים כבר הצבענו ואישרנו וחלק דורשים הבהרות ויובאו להצבעה בשבוע הבא. אנחנו בפרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, דיון בסעיף 58, תיקון פקודת הקרקעות. הסוגיה שעלתה כאן בדיון הקודם היא התנגדות של השלטון המקומי. אני דיברתי אישית עם ביבס וכל עוד מדובר בחברות ממשלתיות קיימות שנכנסות לחוק קיים, זה לא שינוי מהותי של החוק והוא בסדר עם הדבר הזה כך שהפרט החשוב הזה של התנגדות השלטון המקומי הוסר מעל סדר היום והנוסח של החוק עבר את ההבהרות שלנו ובסך הכול הוא באמת טכני. אני מבקש שהוא יוקרא כפי שהוסכם. ניתן קצת הערות ובפעם הבאה נביא אותו להצבעה. בבקשה, להקריא את הנוסח כפי שתיקנו אותו. לחברי הכנסת שלא היו אתנו בדיון. בסך הכול יש שלוש חברות בישראל שמאושרות לדין מסוים בעניין הפקעות. אף אחד לא עושה הפקעות בלי שהוא כפוף לתהליכים סדורים וכולי אבל שלוש חברות ממשלתיות חברת הרכבת, נתיבי ישראל ונת"ע בדין מסוים בתחום ההפקעות, יש להן הקלה. חוצה ישראל, לא חל עליו הדין הזה כי בעבר הוא היה ממוקד רק בחוצה ישראל,

ושם היו לו דינים מיוחדים, לכביש הזה, עם סמכויות נרחבות מאוד של הפקעה. כיוון שהוא הופך להיות פרויקטור לאומי עבור המשרד בעוד פרויקטים, בעצם יש כאן שתי חברות ממשלתיות שגם נתיבי אילון וגם חוצה ישראל, שלא קיבלו את המעמד המיוחד של חברות ממשלתיות וזה מה שעושה החוק. שמנו לפנינו את ההערות הכלליות על תהליכי הפקעה, מה שאמר חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, ואני גם הבטחתי שיהיה דיון. לבקשתך,

אם תרצה דיון על הפקעות וכיצד הן נעשות, שיתוף ציבור והתייחסות ורגישות, והאם יש אפליה מול המגזר הערבי. הבטחתי לקיים דיון כזה בעתיד ואני אעמוד בהתחייבות שלי, אבל לעת עתה מדובר בתיקון מאוד מאוד ספציפי שמשווה את המעמד של חמש חברות ממשלתיות שהן הפרויקטורים לביצוע של הממשלה בתשתיות תחבורה. נא להקריא את הסעיף כפי שתיקנו אותו. 58.תיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) בפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, בסעיף 22(2ב), במקום "לחברה הלאומית בדרכים" יבוא "חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ" ואחרי "רכבת ישראל" יבוא "לחברת חוצה ישראל בע"מ, ולחברת נתיבי איילון בע"מ". תודה רבה. הערות חברי הכנסת, הערות זום ונסכם את הדיון. יש הערות לחברי הכנסת?

תודה.

אתה לא יכול להתאפק אבל תדע לך שלפנים משורת הדין אנחנו העלינו הסתייגויות של חברי כנסת שביקשו אותן למרות שהם לא נכחו וגם את ההסתייגות שלך.

ביקשתי מהחברים להיות נוכחים בדיונים. אני מאוד מודה לך אדוני היושב ראש. כמוש אתה יודע, אנחנו מתרוצצים בין ועדה לוועדה ולא מספיקים את הכול.

אני עדיין מתעקש על ההסתייגות שהייתה לנו. הייתי רוצה שהדיון הזה יתקיים לפני. אני מבין שבגלל אילוצי הזמן תהיה בעיה. בהצבעה אני אתנגד לעניין הזה.

נכבד את זה אבל אני אעמוד בהבטחה שלי. למרות שתתנגד, אני אעמוד בהבטחה שלי לקיים את הדיון הזה. יש לנו הערות זום?

אנחנו נביא את החוק להצבעה והסתייגויות ביום שני. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:06.